בוקר טוב לחברים והחברות, אני פותח את הדיון של ועדת המשנה לענייני השירות. על שולחן הוועדה מונחת בקשת הממשלה להארכת

בוקר טוב, אדוני היושב-ראש וחברי הוועדה. אני אתייחס וגם חברתי,

נמצאת והיא תשלים ככול הנדרש לשאלותיכם. אכן ביקשנו שבוע, כפי שהוצג. פסק הדין ניתן ביום

מאחר שביום-יומיים שהיו לנו בין ההחלטה לבין החלטת הממשלה,

שאומרת שאנחנו מבקשים להאריך אותו דבר, אחרי שיחות עם הדרג

ולכן הוחלט בשלב הזה לבקש מהוועדה בסך

על מנת שניתן יהיה לעשות את הדבר הזה ביום ראשון. תודה. אני מבין מדבריך שאתם רואים בדיונים שאתם

ברור לנו לחלוטין שהנושא הזה הוא הכרחי לנו על מנת לאפשר פתיחה של המשק ולמצוא כמה שיותר חולים ולבודד אותם. שאלת הבהרה שלדעתי

ככול שאנחנו מסתכלים על הנתונים, אנחנו רואים שהרבה מהאנשים שבסופו של דבר חולים, כבר היו בבידוד.

איתרנו אותם קודם, הווי אומר, מנענו מגעים נוספים שלהם.

התנעה זה כשראש הממשלה אומר: אנחנו מתניעים. לפיכך אני מצטרך למה שאמר פה בהערת ביניים חבר הכנסת יואב בן צור,

מציע להאריך את זה עד יום שני

פשוט נראה לנו שזו לא בקשה מוגזמת של עוד מספר ימים ספורים. מהצד השני, אם יוחלט שלא, כמובן שנפסיק ולא נמצה את כל

לכן אנחנו כן

עשרות דוגמאות שבהן אנחנו חושבים על גיבוש חוק

ליועץ, אצל היועץ ואצל גורמי המקצוע הרלוונטיים ואז מודיעים לשר, שהוא בעל הסמכות להוציא תזכיר חוק. במקרה הזה, כמו שאמר

זאת משום שבאמת המעורבות הממשלתית והכניסה לפרטיות היא בעייתית,

לכן בדיון הקודם אני לפחות אמרתי שאנחנו צריכים להפסיק להשתמש בכלי בתנאים הנוכחיים,

ובינתיים לנסות לפתח אמצעי שאין בו מעורבות ממשלתית. מאחר שכרגע אתם באים עם בקשה

דרך אגב, גם חקירות אפידמיולוגיות הן מאוד פוגעות בפרטיות, זה אפילו פוגע פחות. אני חושבת שכרגע, מבחינתי, המטרה שלנו צריכה להיות של הממשלה וגם של הכנסת

אי אפשר יהיה לעשות חוק שמאפשר לשב"כ לעשות X,

בלי להסתמך על החוק המרכזי ועל מה שחוקק אז

את השב"כ לסייע בהתמודדות עם התפרצות נגיף הקורונה באמצעות המנגנון הקבוע בסעיף 7(ב)(6) לחוק השב"כ. זו אמירה ראשונה.

וכי ככול שמבקשת המדינה להמשיך ולהסתייע באמצעים המצויים בידי השב"כ, עליה לפעול לצורך ארגון הסמכה כזאת בחקיקה ראשית. אמירה

אני חושב שיהיה דיון ביום ראשון. אני מאוד מסכים עם מה שאמרה היועצת המשפטית שבמידה שביום ראשון יוחלט שלא הולכים להליך חקיקה אז מבטלים באופן מיידי ולא מחכים ליום רביעי.

אנחנו מדברים על המצב שבו ביום ראשון מדינת ישראל וראש הממשלה מחליטים שהם רוצים להתחיל בהליך חקיקה ואני לא רואה למה הוועדה הזאת צריכה להיות פורפרה ולהיפגש ביום שני כאשר יכול להיות שביום שני הם צריכים לעשות דיון עד מתי לבקש וכו'. לכן בהסתייגות הראשונה שאמרה היועצת המשפטית, שאם ביום ראשון ההחלטה היא לא העסק מבוטל. ואם ביום ראשון ההחלטה היא כן הייתי קובע עוד שבוע, כפי שביקשו,

ועד אז תבוא בקשה מסודרת עם לוחות זמנים ולא בחאפ-לאפ, כדי שביום שני נשב פה ויגידו לנו שעוד לא הספיקו, בעקבות ההחלטה, לנתח את לוחות הזמנים. אני חושבת שצריך להאריך לפחות עד יום רביעי. אם הייתי ממשלה, הייתי מבקשת שבועיים, מכיוון שבארבע שנות כהונתי כשרת משפטים ראיתי איך ההליכים האלה עובדים, זה לא ייגמר בדיון אחד אצל ראש הממשלה. מבירור שעשיתי יש גם עמדות שונות למשרדים שונים, יש התנגדויות מסוימות. יש התנגדות חזקה ותמיכה חזקה ולכן זה לא יגמר בישיבה אחת. אני גם לא מעריכה שתהיה החלטה ביום ראשון. מכיוון שאין טעם שנהיה פה עוד פעם ביום שני ועוד פעם ביום חמישי, אני מציעה לקבל את הבקשה של הממשלה ולהאריך את זה עד יום רביעי. כמו שאמר יואב קיש, בגלל שגם יואב, גם אני וגם עוד חברי כנסת חושבים שהכלי הזה כן נחוץ, אז כל עוד אפשר לעבוד איתו בתקנות, כדאי לנצל את זה.

בהסמכת שב"כ. אני חושב שאם הממשלה מתכנסת ביום ראשון ויודעים לאיזה כיוון הולכים, אז גם אם לא יקבלו את ההחלטה ביום ראשון אבל יהיה איזשהו כיוון עקרוני של כן הולכים לחקיקה או לא הולכים לחקיקה, גם לא יגמר הדיון באותו יום, ביום שני בהחלט אפשר שזה יפקע. במידה שהממשלה כן תלך לחקיקה, אז אנחנו נשאיר את השבוע הזה, אולי נצטרך לתת כמה ימים נוספים לטובת הדבר הזה או כמה שבועות נוספים. במציאות שאנחנו לא יודעים מה הממשלה תחליט, לתת עכשיו קארט בלאנש עד יום רביעי - - - אבל זה עד יום רביעי. אם לא נגיד יום שני, הם לא ידברו ביום ראשון. סמוך עליי. אני איש של פשרות. אני חושב שגם בגלל מה שקורה כאן בכנסת, חלק מחברי הכנסת עוסקים בחקיקות אחרות, אני מציע שנלך על יום שלישי, ובזה נגמר העניין.

להיות כל כך דווקניים לכאן או לכאן? אתה תהיה פה גם ביום שלישי וגם ביום חמישי,

מצאת החמה עד צאת הנשמה.

שמענו את משרד המשפטים, שמענו את משרד הבריאות והחברים שאלו שאלות. הסוגיה שמונחת על שולחן הוועדה היא אם להיעתר לבקשת הממשלה כן או לא. אנחנו מבינים שהתחילו דיונים בעניין הזה במשרדים ואנחנו מבינים שבתחילת השבוע,

יש דיון אצל ראש הממשלה לכאן או לכאן. אני רואה בזה התחלה של התנעה של העניין. אני לא יודע מה תהיה החלטת הממשלה, אני אומר לכם שזו החלטה מאוד קשה, כי זה בעצם לפתוח את השב"כ למשהו אחר. אינני יודע מה היא תחליט, אני יכול להעריך, אבל אני לא רוצה לומר את זה. אני מציע שנעלה להצבעה אם לקבל או לא לקבל את בקשת הממשלה להאריך את תוקף החלטת הממשלה שהוועדה אישרה. חשבתי שאולי שבוע זה יותר מדיי, אבל אני מקבל להאריך את זה לפחות עד יום שלישי ואם אכן ביום ראשון הממשלה תחליט שהיא לא ממשיכה בכיוון הזה, תוקף ההארכה יפוג כבר ביום ראשון, ובמידה שהיא תחליט שהיא מתקדמת, אז היא תבוא אלינו לא יאוחר מיום שלישי בחצות ותציג לנו איך היא ממשיכה להתקדם, כמה זמן היא רוצה ואנחנו נאשר או לא נאשר. אז גם נדון בענייני החלופות. כך או אחרת, לאור הערות החברים, אני ממליץ מאוד למשרד הבריאות לתגבר את המערכים הקונבנציונליים של חקירות אפידמיולוגיות ושל בדיקות. אנחנו מבינים שפותחים את המשק, אנחנו גם מבינים שהמחלה בשליטה, אנחנו מבינים שיש סיכון, אבל יכול להיות שנצטרך לחיות פה בשגרת קורונה למשל יותר משנה ולכן צריך להשתמש גם בכלים המסורתיים הפחות פולשניים ופחות חודרניים. בהתחשב במצב המחלה ובהתחשב בכמות המודבקים וכמות המונשמים וכל הדברים האלה, נראה לי שאנחנו במצב שאנחנו יכולים לקחת את הסיכון. אני מבקש להעלות להצבעה את ההצעה להאריך את תוקף החלטת הממשלה ולהיעתר לבקשת הממשלה לאפשר את השימוש בהתאם למה שהוועדה קבעה בישיבתה הראשונה, בלי הרחבות, תחת אותם סייגים, תחת אותו פיקוח, עד יום שלישי בחצות ומתוך הבנה שאם לפני כן תתקבל החלטה על-ידי הממשלה שהיא לא הולכת לחקיקה ראשית, זה יפוג בחצות של אותו יום. אנחנו ממליצים למשרד הבריאות להגביר את כמות הבדיקות וגם את התחקור האנושי יותר חקירות, יותר בדיקות כפי שהציע חבר הכנסת אבידר. טרם הליכתו של חבר הכנסת יעלון מכאן, הוא השאיר הודעה למנהל הוועדה שהוא תומך בהארכה של שבוע.

אוקיי, אז רק עדכנתי. אני מעלה את ההצעה שפירטתי להצבעה להאריך עד יום שלישי בחצות. האם ההצעה ברורה?

ההצעה התקבלה ברוב קולות. נא לפרסם אותה. תודה רבה, אני נועל את הישיבה. הישיבה ננעלה בשעה 08:55.